שלום לכולם,

ח' באלול התשפ"א, ה-16 באוגוסט 2021. היום נדון בדרישת המדינה כלפי עסקים להחזיר את מענקי הקורונה שקיבלו. ידברו חברי הכנסת וכן נציגים